אני מתכבד לפתוח את הדיון של ועדת הכנסת בעניין הקמת ועדה משותפת לוועדת החינוך, התרבות והספורט ולוועדת הכספים בעניין הצעת חוק להסדר ההימורים בספורט.

אז למה הליכוד מקבל ייצוג הולם? כי תמיד יש לו שניים יתרון. אני לא מתלונן על היחס, אני מתלונן על זה שלמחנה הציוני, הסיעה השנייה בגודלה, מתוך 12 אתה נותן לה נציג אחד. זה הזוי,

אני מבין מה אתם עושים כאן, אני לא דביל.

אני רוצה שתשמע את היועץ המשפטי,

אני הרי רוצה שתהיה הבטחת ייצוג לכמה שיותר סיעות מהכנסת. לא, אין דבר כזה, זה לא נכון. זו מטרת על שלי. אז למה לא עשית את זה בוועדות הרגילות? זו לא מטרת על. המספרים מתחלקים לפי יחסי הגודל. אתה לא נותן למפלגה של חמישה מנדטים את אותו ייצוג כמו למפלגה עם 24 מנדטים. יש חבר ממרצ בוועדה הזאת? לא, בזאת אין.

אז אם הוא יוריד מישהו ממרצ ויוסיף מישהו מהמחנה הציוני זה מקובל עליך? לא, אני שמתי מהמחנה הציוני, שמתי את ברושי. אבל שמת אחד. אתה משווה אותי למשותפת או ליש עתיד, שהם חצי מאיתנו? עצור, אני רוצה להגיד משהו ליועץ המשפטי. במקרה הזה שמתי מטעם ועדת הכספים את אחמד טיבי ואיתן ברושי, אחד מהרשימה המשותפת ואחד מהמחנה הציוני, ומטעם ועדת החינוך שמנו את פורר, מישראל ביתנו, ואת מאיר כהן, נציג יש עתיד. אין כאן נציגות מרצ, כי אין לי מספיק מקום, ובא יואל חסון ואומר לי, תשמע, לא רק שלא מעניין אותי שאין נציגות של מרצ, אני רוצה עוד נציגות למחנה הציוני, על חשבון מישהו מהאופוזיציה.

איך אני יכול לעשות את זה טכנית? צודק חבר הכנסת חסון שהרכב הוועדות המשותפות שמוקמות פה בוועדת הכנסת צריך לשקף את ההרכב הסיעתי בכנסת ואת יחסי הכוחות בין הקואליציה לאופוזיציה ובתוך הקואליציה ובתוך האופוזיציה. בדוגמה שלפנינו אנחנו רואים שגם בקואליציה לא כל הסיעות קיבלו ייצוג.

סיעת כולנו לא מיוצגת, סיעת יהדות התורה לא מיוצגת - - - גם ש"ס לא. ש"ס כן מיוצגת במקרה שלנו.

הפתרון שיכול להימצא הוא פשוט להגדיל את הוועדה המשותפת, אם ועדת הכנסת תמצא לנכון להגדיל את הוועדה, ואז לתת עוד חבר לקואליציה ועוד חבר לאופוזיציה, על מנת שיהיה למחנה הציוני ייצוג נוסף.

אז זאת אופציה שאפשר לעשות, אבל כרגע יחסי הכוחות בין הקואליציה לבין האופוזיציה, כמו שגם היה בוועדה המשותפת שנדונה בישיבה בבוקר - - - זה גם לא היה בסדר.

לא אומרים לך פה שאתה חייב, אומרים לך "אם אתה רוצה". עזוב, נפתור לך את הבעיה. אבל יש לי בעיה גם בוועדה הקודמת. נדבר על זה אחר כך.

מי בעד ההרכב שהצעתי?

הצבעה בעד ההרכב המוצע 4 נגד, 1 נמנעים,

ההרכב המוצע לדיון בהצעת חוק להסדר